אני

אומר כמה דברים לפני שאנחנו עוברים למי שביקש לעלות בזום. לגבי הרובוטים אנחנו ציינו בעבודה מול משרד הבריאות שמשרד הבריאות חשב כמו שחברי הוועדה חשבו וכמו הגורמים המקצועיים שניתן לפתוח את הרובוטים בכלל ולא לשים אותם תחת תיקנון. לכן הוחלט שתוך שלושה חודשים מגיעים לעבודה מסודרת יחד עם הבריאות מול האוצר כדי לראות מה עושים עם הרובוטים הניתוחיים בעתיד. כי הרובוטים הוא דבר שמשתכלל וצריך להוציא אותו מתקנות המכשירים בכלל ולאפשר אותו. לכן מנכ"ל המשרד פרופ' נחמן אש ישב כאן והבטיח והייתה אמירה שאני חוזרת עליה לפרוטוקול שלגבי הרובוטים הניתוחיים תיעשה עבודה עד שלושה חודשים שתובא לוועדת הבריאות עם מסקנות מה עושים עם זה ואיך פותחים את זה ובאיזה אופן - האם מרימים את העלויות הגדולות יותר לכיוון השב"ן ? איך עושים את זה? מה המחשבה? כדי שהמתמחים בישראל ואופן הניתוח בישראל יהיה טוב ומיטיב עם החולים. לגבי תאי חמצן לגבי כל האטמוספרה ששונתה נאמר שמשרד הבריאות יעשה מאמץ ויישב עם הגורמים הנוספים שהגיעו לכאן לוועדה ודיברו על איזשהו שולחן עגול כדי לראות מה אפשר לעשות, האם ניתן לעשות או שלא ניתן לעשות. אבל שיהיה איזשהו שיח בעניין הזה של התיקנון שאתם הוצאתם במשרד הבריאות כ-Iso שלכם לעניין הזה שהוא גם,

התקן העולמי בתחום הזה של החמצן. הצגתם את זה פה בתקנות לראשונה אז אנחנו מבקשים לעשות את זה. יש לכם הערה על הדברים האלה עד כה?

הדבר האחרון לגבי ה-CT הדנטלי ציינו שבסופו של דבר אנחנו רוצים לקבל אישור. דיברנו על התהליך שצריך לעשות. הסברנו לאנשי ה-CT הדנטלי שיש כאן רק הגבלה שיורדת ולא שינויים באישור. זה כבר הוביל לשיח על אופן ההליך, איך הוא נעשה. אמרנו שגם יחד איתם תשבו על התהליך הזה, תבנו תרשים זרימה מה צריך לעשות ותגדירו הליך רישום מסודר. עידית, סליחה, אני שימי אסולין ממכון "דנט-אור". אתמול ישבנו אחרי הוועדה עם פרופ' אש ששמע את טענותינו. הוא ביקש

נציגי המכונים, יחד עם נציגי משרד הבריאות נקבע איתו פגישה. אבל הוא ביקש שנשב איתו. הוא רוצה לשמוע את הטענות שלנו. הוא החליט שיש על מה לדבר ואנחנו נשב יחד עם נציגי משרד הבריאות ונגיע להבנות. אז אנחנו חוזרים על זה כאן לפרוטוקול. חשוב שד"ר לוקסנבורג תשמע את זה כי היא לא הייתה אתמול בוועדה. כל מה שנעשה בוועדות ואני אומרת את זה בצורה אמיתית ושקופה עובר אחר כך לנציגי משרד הבריאות. השותפים במשרד הבריאות, העובדים בפועל הלכה למעשה, מי שנמצא שם שאחראים על התחומים השונים במשרד עובדים איתנו באופן צמוד. לא הייתה פעם אחת שפנינו אליהם ולא נענינו. גם כל מה שביקשתם כאן פרופ' נחמן אש נענה לו והוא גם אמר שהוא יישב איתכם וגם ישב איתכם, ואנחנו שמחים להיות השולחן העגול שמפגיש בין כולם. בסוף המשרד מתעסק בהרבה מאוד עניינים ולא תמיד רואים את כל מה שעולה כצרכים מהשטח. גם אני לא הכרתי את הנושא שלכם עד שלא הגעתם והצגתם אותו. אבל בסך הכול יש רצון וגם יש רצון לבוא ולהציג את זה פה בוועדת הבריאות. תודה רבה. רציתי גם לציין שבימים אלה אנחנו גם מתחילים לעבוד על הצעת חוק שמסדירה נושאים שקשורים לקרינה רפואית. במסגרת הזאת אנחנו אמורים להוציא בימים או בשבועות הקרובים פנייה לציבור לבוא ולחוות דעתו על התהליך שקיים היום.

שימי, יותר טוב מזה לא יכולתם לבקש. יש לנו המון טענות בנושא אבל זה בסדר, אנחנו לא נחזור עליהן אחרי כל הוועדות שהיינו בהן פה. אני לא חושב שיש עוד מקום לחזור על הדברים. אני חייבת לציין ולומר שלבד מהעובדה שהגבלה של האוצר הוסרה לא נעשה שום שינוי ושום דבר בתוך התהליך הזה. אם התהליך הזה היה בעייתי לפני כן אנחנו ישבנו פה שנה שלמה ויכולתם לפנות אלינו. אז תמיד אפשר לפנות אלינו וגם לא משנה באיזה מיקום או מקום נהיה. מי שאוהב בריאות אוהב את זה באמת ויעזור לך בלי קשר. לצערי, לא הודיעו לנו על הוועדות האלה. אנחנו פשוט נכנסנו לזה ממצב שזה הגיע לידינו אבל לא היינו מעורבים ואף אחד גם לא פנה אלינו. אז זה נעשה בצורה לא הכי-הכי, בעיניי. הכול פה מפורסם לכולם. כשיש הגבלה זה לא טוב, כשמסירים את ההגבלה זה שוב לא טוב. מה לעשות אי אפשר גם וגם. לפחות אנחנו יודעים ששני הכיוונים לא טובים. מי ביקש לדבר?

אילן שלף מאיגוד הרדיולוגים,

בזום. שלום לכולם. תודה רבה על זכות הדיבור. זה באמת תהליך מאוד חשוב לאיגוד הרדיולוגים ואני מברך על הוספת המכשירים. אבל חייבים לשלב עם זה תוספת כוח האדם. בדיוק מה שאמרתם על הפערים בין הפריפריה למרכז זה תהליך שלא התחיל היום. הוא גרם לכך שבמשך שנים כמו שיש פחות מכשירים יש גם פחות מומחים בתחומים השונים. כבר היום יש חוסר כללי ברדיולוגים ואנחנו נוסיף מכשירים אבל לא יהיה מי שיפענח את הבדיקות. אז צריך לדאוג שבמקביל לתהליך הסופר מבורך של תוספת המכשירים תהיה גם תוספת של כוח אדם גם שיבצע בדיקות וגם שיפענח אותן.

במרחב שבין ברזילי לסורוקה כוח האדם שיפעיל את המכשירים האלה, ברור מאיפה הוא יגיע, וכוח האדם הזה כבר היום מצומצם. סליחה, אילן, אני מבינה. זה לא הדיון כאן. אנחנו פשוט בסיום של סדרת דיונים בתחום של אישור כמות מכשירים. דיברנו על זה בדיונים קודמים, וכרגע אנחנו מבקשים לא לחזור על דברים שלא תלויים כרגע באישור כמות המכשירים הנוכחיים שנדונים בדיון הזה. זה שצריך לדאוג צריך לדאוג לתקנים בפסיכיאטריה, צריך לדאוג לתקנים ברדיולוגיה, בפתולוגיה יש לנו המון עולמות תוכן חסרים. ואתה צודק, גם אם מביאים מכשירים צריך לדאוג לזה בהלימה. מה לעשות שכרגע זה לא האירוע. כעת בדיון שהוא דקה לפני פיזור הכנסת אני לא אוכל לדאוג לזה עכשיו בשלב הזה. אני אוכל לדאוג להרבה דברים אחרים לזה ספציפית יהיה קצת יותר קשה. נשמח לעמוד בקשר על זה מולך ולדאוג לזה בשאר הימים שנמשיך אחר כך. אנחנו נמשיך לעבוד גם אם הכנסת מתפזרת. אבל נכון לדיון הזה אנחנו בדקות לפני המליאה וצריכים להיות מאוד מדויקים. זה קשור לאופטימיזציה של התהליך שאתם עושים. אני לא אמרתי שלא. הרבה חשוב לאופטימיזציה אבל כרגע לא נוכל לפתור את הבעיה הזאת. זה לא חשוב, זה קריטי לאופטימיזציה של התהליך הזה וגם עשינו דיונים ספציפיים מיוחדים על הנושא הזה. השר נמצא בזום? השר נמצא בזום. השר ניצן הורוביץ, ברוך הבא לוועדה, גם בזום. שלום, יושבת הראש. אני שמח להיות איתכם. אני רוצה להודות לך, עידית, על המאמץ הגדול שאת מקדישה לנושא הזה. אני יודע שזה בדמך, את עושה את זה מתוך אכפתיות, ואני ומשרד הבריאות מאוד מעריכים את זה. זה מראה שיש לנו דברים שהם מעבר לפוליטיקה ומעבר למפלגות זאת טובת החברה הישראלית. ופה התוספת היא משמעותית וגדולה והיא נטו לטובת החברה הישראלית, וזה ממש חשוב. אני רוצה להודות גם לשני חברים מהאופוזיציה: חבר הכנסת אופיר כץ שמשקיע בזה וגם בא אליי בכל מיני עניינים שקשורים לזה, ובאמת עושה את זה מהלב. כל הכבוד, וגם לחבר הכנסת גפני שגם הוא היה מעורב. צריך להגיד תודה גם לו. אם זה היה תלוי רק בנו היו יותר מכשירים. המגבלה הרגולטורית של הכמות היא מגבלה של תקציבית של האוצר כדי לא להגדיל את ההוצאה על בריאות עוד יותר. לדעתי זאת עמדתי, ואני אמרתי את זה לא מעט לוועדה, שההוצאה על בריאות בישראל צריכה להיות יותר גבוהה, לא רק בנושא הזה של מכשירים אלא גם בתחומים אחרים. אבל הגענו להסכם מסוים עם האוצר, זה לא היה פשוט. אנחנו לחצנו ליותר והם לפחות. התפשרנו, וזה ההסכם שלפניכם,

להגיד שזה מספיק וזה פותר את הבעיה לא ממש. אבל זה צעד בדרך. כמובן, יש בעיית כוח אדם, יש פערים בפריפריה. אני שמעתי גם את אופיר וגם אחרים, ואני מבטיח לכם, היות שהעניין יהיה בסמכותי, לדאוג לזה שהעניין הזה מול הפריפריה ייפתר. אני אומר את זה כאן בפני הוועדה, ואני אפעל כדי שזה יהיה המצב כי זאת גם השקפת עולמי. עידית, אני מאוד מודה לך, אני מבין את המגבלות ואת הלחץ היום. אבל מכיוון שזה כל כך חשוב לכולנו אנחנו עושים את זה. כל הכבוד לוועדת הבריאות וכמובן למשרד הבריאות, לד"ר לוקסנבורג והצוות, ללשכה המשפטית, על כל המאמץ בחודשים האחרונים. גם תודה למשרד האוצר, לאגף התקציבים ולשאר השותפים שלנו במהלך הזה. תודה רבה. אנחנו נסכם ונגיד את הדברים האלה רגע לפני פיזור הכנסת. צריך לומר גם בגאווה גדולה על העשייה של הוועדה הזאת וגם בהתרגשות עצומה כי זאת בשורה לאזרחי מדינת ישראל. תבקשי 10 דקות כי גם חברי הכנסת ירצו להגיד משהו. תוך כדי הישיבה אמרו לנו שצריך לסיים ב-15:10. אם מודיעים על פתיחת מליאה כשיודעים שאנחנו בדיון שהם אישרו אותו אז "המתחיל במצווה אומרים לו גמור". ועדת הבריאות מאשרת פה בשורה משמעותית והיסטורית למדינת ישראל של תוספת של 28 מכשירים מיוחדים ניתוחיים במיקוד לפריפריה. ביניהם מכשירי MRI,

רובוטים ניתוחיים ותאי לחץ שישפרו באופן משמעותי את הנגישות לבריאות בפריפריה ויביאו לקיצור תורים ולנגישות לבדיקות רפואיות בכל הארץ. מדובר בגידול של עשרות אחוזים מהמכשירים הקיימים היום. מדובר על 13 מכשירי CT, תשעה מכשירי MRI, שני רובוטים לניתוחים מורכבים וארבעה תאי לחץ. בפעם הראשונה שזכינו לייסד פה ועדת בריאות הצלחנו גם להביא לקידום משמעותי בתחום הזה. צריך לומר שבלחץ ובעבודה משמעותית של משרדי האוצר והבריאות בשיתוף פעולה הצלחנו לשים עוגנים במקומות הבאים: באילת CT ו-MRI, בנתיבות CT ו-MRI, באריאל CT ו-MRI וגם מכשירים לפריפריה בצפון ובדרום ותוספת של עוד שני מכשירים לקהילה שנתנו אז בחוק התקציב וההסדרים לשירותי בריאות כללית ולמכבי.

בתעדוף הפריפריה יהיו גם תאי לחץ לבתי חולים שיש בו פחות מ-900 מיטות. בזה אנחנו נאפשר לא רק לבית חולים-על לקבל את זה. אני רוצה להגיד משהו מתוק שסוגר את כל ההצלחות של ועדת הבריאות, כי חברי ועדת הבריאות נלחמו יחד איתי מדי שבוע על עולם בריאות הנפש שהבנו את המצוקה המשמעותית. אני רוצה להגיד שהם עמלו כאן רבות. אנחנו יודעים שיש צורך בחיזוק דרמטי בעולם הזה של כל מערך בריאות הנפש, במיוחד לאור זה שהייתה אמורה לצאת תכנית ממשלתית לחיזוק על סך 900 מיליון שקלים שלא הגיעה. אבל ממשלה שניסתה לקדם ולמרות התכנית שטרם יצאה, אנחנו שמחים לבשר יחד שהצלחנו כל חברי הוועדה יחד איתי ויחד עם משרד האוצר להביא תוספת של 10-8 מתמחים בתחום הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר שייתנו מענה לשדה שהיה בחסר. בזה אנחנו דואגים לטיפול מידי במגפת בריאות הנפש שלאחר הקורונה גם לתוספת מכשירים וגם לזה. כל מי שמכשיר את עולם הפסיכיאטריה העתידי זאת בשורה חשובה בעבורו. אנחנו רוצים להודות לכל חברי הכנסת שנמצאים כאן: עלי סלאלחה, טטיאנה מזרסקי, אלינה ברדץ' יאלוב ואופיר כץ. נצביע ואז דברים שלכם. אנחנו מאשרים את תקנות המכשירים.

למרות שאני לא חבר. אתה חבר לצורך ההצבעה לגמרי. הצבעה ההצבעה אושרה. בעד- רוב, אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה לשר הבריאות ניצן הורוביץ ולשר האוצר. שנזכה להמשיך לעשות טוב למען אזרחי מדינת ישראל. בבקשה, לסיכום, חבר הכנסת אופיר כץ. - - - לכל חבר כנסת יש משפט אחד ואנחנו מסיימים.